אני מתכבד לפתוח את הדיון על היערכות המדינה להתמודדות עם החשש לקריסת מבנים ישנים. הדיון כבר היה בוועדה, המצב בישראל מחמיר וראינו תופעות קשות של בניינים

אני רק אגיד - - - אל תגידי, סליחה, אל תגידי. אין לי חשבון אתך. קיימתי את הדיונים האלה מראש, ידעתם עליהם מראש. אנחנו לא עדיפות שניה. אם שר השיכון רוצה להיות שר החוץ, שיעבור להיות שר החוץ. הוא שר השיכון, הוא צריך לטפל במבנים מסוכנים. אם קבענו אתכם פגישה, אתם תהיו פה. על ביזיון הכנסת לא נעבור בשתיקה. אני מסיים את הדיון הזה. תודה רבה.

ננעלה בשעה 13:25.